בוקר טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את הישיבה. אנחנו ממשיכים לדון בנושא שדנו בו בשבוע שעבר,

לחלק

אני רק אזכיר את הרקע לדיון. ב-6 ביולי פג תוקפן של הוראות